אני מחדש את הישיבה.

לא יודע ממה זה קרה. יחליף אותי ינון תוך כדי הדיון אבל אני קודם כל מקדם בברכה את שר האוצר. אמרתי לו